הנושא הוא המשבר במערכת החינוך והחשיבות בחזרה לפעילות בהתמודדות עם המשבר הכלכלי כתוצאה מנגיף הקורונה. האספקט של הדיון הזה הוא מהפן הכלכלי, מהפן הכלכלי שנוגע לחשיבות החזרה למערכת החינוך. אני לא אכנס לנושאים הפדגוגיים, לבעיות שיש בתוך מערכת החינוך, לעובדה שבתי הספר לא חוטאו כמו שצריך, לשאלה איך נפתח היום הזה, כי אני מניח שעוד ידברו על זה רבות. הבסיס הוא אסטרטגיית היציאה מהמשבר. דיברנו על זה שתשימו תכנית, שתראו איך זה קורה, שתראו את הקווים. אני יכול להגיד לכם שבמדינות אחרות בעולם המורים קיבלו את המערכת שבוע לפני החזרה ללימודים, הם קיבלו תכנית מסודרת,

אצלנו עד אתמול בערב היו מורים שלא ידעו איפה הם משובצים ומתי, כולל תלמידים שלא ידעו איך הם יגיעו לבתי הספר ומתי, האם בית הספר יתחיל ב-08:00, האם יתחיל ב-09:00. כל המערכים היו בשליפה. ביום בו מערכת החינוך פסקה לפעול היה צריך לתכנן איך חוזרים חזרה. את הנושאים של ריחוק חברתי ידענו, את הנושא של המסכות הכרנו, את הנושא של חיטוי ידיים ידענו. התכנית הייתה צריכה להיות ברורה, כולל השלבים. אי אפשר להחזיר את המשק לפעילות בלי השלב הראשון של הגיל הרך. יש מורים ומורות עם ילדים קטנים. איפה תישאר הילדה בת שלוש וחצי? אין אפשרות להכניס את סבא וסבתא,

אף אחד גם לא רוצה שהילד יבוא למערכת החינוך. המערכת הייתה צריכה להחזיר באופן ברור את כולם. לא ראיתי שימוש בכל האמצעים העומדים לרשות משרד האוצר ומשרד החינוך כדי להחזיר את המערכת לפעילות מלאה.

למה שלא תיקחו את צוות הצהרונים מ-08:00 בבוקר? למה לא לקחת את הסטודנטים ולהפעיל אותם? למה לא לקחת את כל הסטודנטים שלומדים הוראה? משרד האוצר היה יכול להקצות לזה כסף. זה שווה את ה-100, 200, 300 מיליון שקל. צריך היה לתת לכל מפעילי הצהרונים שכבר נמצאים,

שכבר עובדים מול הרשויות המקומיות. אפשר היה להפעיל אותם מ-08:00 בבוקר, לתת להם לקחת חלק במבצע הזה. אם היו נותנים לגוף אחד לתכנן את זה כמבצע ב-16 במרץ מיד כשהבנו שאנחנו נכנסים למשבר, תאמינו לי שזה היה נראה אחרת. אין לי ספק שרבים מההורים לא שלחו היום את הילדים שלהם למערכת החינוך. אין ביטחון במערכת, הציבור לא מאמין במערכת כשהוא רואה את הברדק הזה. הציבור גם לא יודע מה כן ומה לא. ביקשתי לדעת מתי מחזירים את הגיל הרך. כשאני אומר הגיל הרך, זה לא רק חינוך חובה מגיל שלוש, זה מגיל לידה. מה עושה מישהו עם תינוק בן שנה בבית, איך הוא יוצא לעבודה? אם דאגתם במפעלים חיוניים לנקודות האלו, אם דאגתם למסגרות, כך היה צריך לדאוג גם פה, כך היה צריך לדאוג שמתחילים קודם כל מהגיל הרך.

מחר אני ארצה להחזיר את המשק לעבודה ולהורים אין מסגרות לילדים הקטנים, המשק לא יוכל לחזור לעבודה. מפה היה צריך להתחיל. מתחילים להיווצר גנים פיראטיים, כי הרשו עד שלוש משפחות שתתאגדנה. אני מבקש ממשרד החינוך שיציגו לנו את ההיערכות של משרד החינוך ברמת מדוע לא פתחו גני ילדים ומעונות יום מגיל לידה והאם נלקחה בחשבון האפשרות להשתמש בכל האמצעים קרן קרב שההורים כבר שילמו, מורות חיילות ומשרד הביטחון שיכול להקצות כוח אדם לטובת העניין הזה, סטודנטים שאפשר להקצות

כל מערך הצהרונים שיכול לקחת חלק בבתי הספר היסודיים

אני אתייחס לשאלתך לגבי גני ילדים. היינו ערוכים עם מתווה להפעלה של גני ילדים, אולם משרד הבריאות החליט שגני ילדים לא יחלו בפעימה

נכון לעכשיו אנחנו ערוכים לחלק את הגן לשתי קבוצות. וכולם ילמדו כל השבוע?

זה בדיוק העניין. איך אתם מצפים שזה יפעל? גננת שצריכה לבוא לעבודה ויש לה שני ילדים, האחד בן שנתיים, השני בן ארבע, איך היא אמורה לעבוד את כל השישה ימים עם שני הילדים שלה בבית? איך זה בנוי במתווה שלכם? מי מחליף אותה כשלילדים שלה אין מסגרת? זה לא בשולחן של משרד החינוך.

השולחן של משרד החינוך בא לתת מענים לגני הילדים. את הולכת להפעיל את גן הילדים חצי שבוע. אני הולכת להפעיל את גן הילדים שבוע שלם. הילד של הגננת יהיה רק חצי שבוע בגן, נכון?

איפה היא אמורה לשים את הילד שלה בן 4 בזמן שהיא גננת שישה ימים? זה לא לפתחו של משרד החינוך. לפתחו של מי זה מונח אם לא לפתחכם? משרד החינוך לא החליט על מספר

אנחנו חייבים להכין תכנית עבודה שתואמת את מה שאושר לנו על ידי משרד הבריאות. אם אנחנו יכולים להכניס לגן רק 15 עד 17 תלמידים, זה אומר שאנחנו צריכים לחלק את הילדים שמגיעים. לא יוכלו להגיע כל הילדים, נצטרך לחלק אותם. אינה, את אחראית על הגננת?

איך גננת שהיא אימא לשני ילדים בני שנתיים וארבע אמורה לפעול במהלך השבוע? כמו כל עובד חיוני אחר שהצליח למצוא פתרון. איזה פתרון? מה סל הפתרונות שיש? לא שאלת את השאלה הזאת בנוגע לבני זוג שעבדו בעבודות חיוניות. למה לא? לא הפעלתם מסגרות לעובדים חיוניים? הפעלנו מסגרות לעובדים חיוניים דרך שמרטפיות. מה המסגרות שכאן אתם מפעילים? הצלחנו להפעיל את המסגרות לעובדים הרפואיים, אבל זה היה מתווה אחר לגמרי. אי אפשר לזרוק את האחריות הזאת מאחד לשני. נכון, צריך לראות מי אחראי. את אחראית על הגננות. איזה אפשרויות נשקלו בנושא של פתיחת גני הילדים באופן מלא לאורך כל השבוע? מכיתה ד' ומעלה לא לומדים. האם שקלתם לקחת את תלמידי א' עד ג', לשים אותם בחטיבות הביניים ואת גילאי הגן לחלק כך שגילאי שלוש, ארבע יישארו בקבוצות שלהם בגן וגילאי חמש יהיו בכיתות בבתי הספר היסודיים? האם שקלתם להפעיל את צוות הצהרונים, להפעיל את הצוות של קרן קרב ולגייס מורות חיילות? האם נבדקה האופציה הזאת? יש כמה אופציות להפעלה מהשעה 08:00 בבוקר, כאשר צהרונים היא רק אחת מהן. הסוגיה הזאת נבחנת באופן משותף על ידי משרד החינוך ומשרד האוצר.

משרד האוצר, אמונים על החזרת המשק לפעילות.

לפעילות הוא שגני הילדים עובדים רק חצי שבוע, שילד נמצא רק חצי שבוע בגן הילדים. לא מצאתם את הפתרונות למעונות היום והפעוטונים עד גיל שלוש. תסבירו לי איך אתם מצפים להחזיר את המשק לפעילות, כולל את גני הילדים, אם יש גננת שיש לה שני ילדים קטנים.

תני לי אפשרות אחת שמחזירה את המשק לפעילות

המשרדים. אין שום דבר בשל שאני יכולה להציג כרגע. אנחנו מכירים את המורכבות, אנחנו מכירים את

את החלופות שלנו גזרנו בהתאם לסטנדרט של משרד הבריאות. כמה חלופות חזרה הצגתם? אני גורם שמבצע את ההנחיות של משרד הבריאות, אני לא קובע סטנדרט תקינה של משרד

נושא נוסף שכואב לי מאוד זה נושא החינוך המיוחד. כולם אומרים שיחזרו לחינוך המיוחד באופן מלא,

אנחנו מבקשים שהכנסת תורה או משרד האוצר יורה על איסור למעסיקים לפטר הורים בתקופת החירום אלא באישור

אני רוצה להודות לוועדה על קיום הדיון,

נפתרו.

הצפנו בעיות נוספות שלא העלו כאן. קיבלנו הרבה מאוד פניות עם שאלות ותהיות

הסתדרות המורים מתנגדת לכך שעובדי הוראה ילמדו מעבר

אנחנו מקווים שיאמצו פתרונות שיאפשרו לנו לחזור ללימודים כבר עכשיו, כדי להחזיר את המצב

צריך להפוך את בית הספר של החופש הגדול ל-א' עד ו', למצוא את הפתרון לדבר הזה, להוסיף תקציב של 56 מיליון שקל. הפתרון צריך להיות שבית הספר של החופש

רק שיוסיפו לו את תשעת הימים, יוסיפו לו מתנדבים, יוסיפו לו

אני מבקשת שגם זאת סוגיה שתיפתר. קשה להתעלם ולא לראות בדיון הזה שכל המשבר הזה לא מנוהל כמו שצריך, שאין מי שיושב ורואה את כל התמונה כולה. המטרה

צריך לקחת בחשבון שבלי מערכת החינוך מנטרלים הורים, מנטרלים נשים. הנשים תהיינה אלו

ואמר: "אם נתתם את ההנחיות ביום שישי בצהריים, אני אפתח כאשר אני אהיה מוכן".

לזכור שכל שבוע שמערכת החינוך מושבתת גורע מהתוצר של המשק 2.6 מיליארד

לדעת להגיד מה הצורך האמיתי לפי השינוי שיש בעקבות הקורונה, מה העלויות שלו, איך מתחלקים בין הרשויות המקומיות

האוצר מסביר מה הוא כן נותן, אבל הוא לא אומר מה הוא לא נותן לפצועים הקשה.

שאנחנו צריכים לעשות עוד סיבוב אחד שגם הרשויות המקומיות, גם הגננות יגדירו מה הפערים,

אם היא לא תיעשה במשרד

שלא לדבר גם על איך מחלקים את התלמידים, מי ילמד היום, מי ילמד מחר. כל השאלות האלו היו אמורות להיות פתורות לפני שמחליטים על פתיחת שנת

הגנים גם לא יכולים לסבסד את זה בעצמם. גם הפיצוי על 30% מההפסדים הקשיחים לא התקבל,

המשפחתונים והפעוטונים כעסק,

האם נשקל כיצד לתת לגנים הפרטיים פיצוי, מה שהעלה פה חבר הכנסת קוז'ינוב, והאם נשקלה האפשרות שלהם לגשת

כולנו פה גם הורים לילדים. לחלקנו יש גם בני משפחה בתוך המערכת. ההנחיות הסופיות התקבלו במוצאי שבת. אני ידעתי אם לבת שלי יש הסעה רק במוצאי שבת.

תשלומי הורים. הוצאנו הנחיה. על זה ישבנו גם עם השלטון המקומי, גם עם ההורים. ביקשנו כשהתחילו להחזיר את האנשים לעבודה - שתהיה עדיפות להחזיר את כל מי שאמון על המזכירות, את כל מי שאמון על הנושא של תשלומי הורים, על מנת שאת התשלומים שצריך להחזיר יתחילו להחזיר להורים. הם חזרו ראשונים. הנושא כבר מטופל. מה לגבי מה שהעלתה פה חברת הכנסת ינקלביץ' במוכר שאינו רשמי. במוכש"ר לא הוחזר. גם לא איפשרו להוציא את המורים שם לחל"ת.

צריכה לחזור אליכם

אין לי תשובה כרגע. זה לא הוחזר. אנחנו ממשיכים לתקצב את המוכש"ר באופן מלא לאורך כל התקופה. לגבי המוכר שאינו רשמי, וחידדנו את ההנחיה, אמרנו שאין לשלם על שירות שלא ניתן. במוכר שאינו רשמי משרד החינוך מתקצב את בתי הספר ב-75%, לא ב-100%, לכן יש יתרה של 25%. את היתרה הזאת משרד החינוך מאפשר, בהתאם לאישור של הכנסת, להורים לממן, וזו הסיטואציה בחלק לא מבוטל מבתי הספר. לגבי הדלתא הזאת

ה-25% שממומנת על ידי ההורים, אין החזר של המדינה. עבור הרכיב הספציפי הזה אין מענה, אף אחד לא מחזיר את התשלום הזה להורים. אורלי, את יכולה להתייחס לגנים הפרטיים בכל הנוגע לקרן ההלוואות ולסיוע? אמר נכון חבר הכנסת קוז'ינוב - גן כזה שהוא קריטי לחזרה לפעילות, לא יכול לעבוד בעלויות הקיימות. הנושא של מעונות היום והפעוטונים נמצא באחריות משרד הרווחה, לא באחריות משרד החינוך. מחר יש דיון בוועדת הרווחה על הנושא.

כבר היה דיון ב-22 לחודש. למה אין החלטות? יש לכם כוונה לתקצב את זה? הדיון הזה הוא דיון שעוסק בחזרה של מערכת החינוך והחשיבות בחזרה לפעילות בהתמודדות עם המשבר הכלכלי. אני לא ועדת חינוך ולא ועדת רווחה. המשמעות של חזרה לפעילות היא שהורים לילדים מגיל אפס עד הגיל שבו הם יכולים להישאר לבד יוכלו לצאת לעבודה.

שיהיה דיון בוועדת הרווחה - לא תשובה. אני רפרנטית של משרד החינוך, אני יכולה לענות על גילאי שלוש עד 18. הרפרנט הרלוונטי שמתעסק בגילאי אפס עד שלוש לא נמצא. אני יכולה להעביר לו את השאלות, או שהוא יוכל להתייחס מחר בוועדה שנקבעה. אני יכולה להקריא מה אמר הרפרנט הספציפי לגבי גנים פרטיים ב-22 לאפריל. הוא אמר, ואני מצטטת: "הגנים הפרטיים יהיו זכאים למענק גבוה מאוד, עד כ-30% מהמחזור החודשי שלהם עבור חודשים מרץ ואפריל, במסגרת מענק הסיוע לעסקים שהמדינה נותנת. הם יקבלו סיוע כמו שאר העסקים הפרטיים. אנחנו לא מתחילים לדבר עם כל אחד בנפרד, כי אז נצטרך לתת פתרון פרטני".

הסגן הרלוונטי באגף התקציבים מטפל גם בחינוך וגם ברווחה,

אני מבקש שיבוא לפה נציג של הרווחה. אותו נציג אומר כך: "אני אומר בכנות, אני לא יכול להתחייב שההורים לא ישלמו תשלומים נוספים לגנים. אם יהיה צורך בסיוע נוסף, נבחן את זה". מה זאת אומרת "ההורים"? ההורה ישלם גם ככה רק חצי מהשבוע, מה שיגרום להפסדים בגנים. עכשיו הם רוצים שישלמו עוד? אני מזכירה לכם, התשלום לחודש הוא 3,500 שקל לגן פרטי. דודי, אתה טוען לגבי ה-75% שההורים שילמו. בכל התקופה הזאת לא היה יום לימודים ארוך, לא היו הסעות. ההורים משלמים על שירות שהם לא מקבלים. צריך היה למצוא מימון לדבר הזה. הילדים לא קיבלו את התשתית שההורים שילמו עליה.

אני אשמח אם תתייחס גם לנושא ההזנה בגני הילדים. בנושא ההזנה אין סוגיה תקציבית בכלל, רק היבט בריאותי. כשנחזיר את הצהרונים נצטרך גם להחזיר את ההזנה בתיאום עם משרד הבריאות. לגבי שאלתה של חברת הכנסת - אם יש מקום שבו נהגו לא כשורה והמשיכו לגבות בגין שירות שלא ניתן, בין אם זה מסגרות אחר הצהריים שלא פעלו, בין אם זה חוגים וכיוצא בזה, זה לא תקין, צריך לטפל בזה. הדבר היחידי שהמשרד התייחס אליו זה ההשלמה של שכר הלימוד מ-75% ל-100%, שזה תשלום שלא יוכל להיות מוחזר להורים מאחר וזו התשתית שעל בסיסה מעסיקים את המורים. פנינו גם ביום שישי, גם אתמול וגם היום בבוקר למשרד הבריאות בבקשה לקבל מענה. להבדיל ממשרד החינוך ששם אנחנו נמצאים בשיח מתמיד ומקבלים מענה כמעט מידי, רוב התשובות ממשרד הבריאות שנוגעות לתנאי העבודה של עובדי ההוראה לא מתקבלות, רוב השאלות נותרות ללא מענה. אנחנו לא נסכים למצב שבו עובדי ההוראה שלנו ילמדו כשאין הנחיות רפואיות ברורות בנוגע לאיך הם אמורים להתמגן. זה מצב שהוא בלתי אפשרי שאין תשובות. אני מבקש מהוועדה לקרוא למשרד הבריאות להגיב, לתת לנו מענה על השאלות האלו. לגבי עובדי הוראה שהם הורים לילדים קטנים, אז יש רשויות מקומיות שהחליטו ויזמו פתרונות בדמות פעוטונים, צהרונים, כמו בפתח תקווה ובקריית גת שהקימו דבר כזה. משרד הבריאות לא מתווה ולא מאשר את התכניות האלו. הדברים האלה צריכים לקבל אישור ולהגיע אלינו. לא נסכים שהדברים האלה ימשיכו להתנהל בצורה הזאת. אנחנו פונים בכתב, מכבדים את אותם גורמים, אבל אם לא נקבל מענה, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. שנת הלימודים התערערה בעקבות מה שנפל על כולנו. חודש יולי חייב להיות חודש לימודים רגיל לכולם, לא בית ספר של החופש הגדול. האם יש כבר עכשיו מו"מ מתקדם עם ארגוני ההורים כדי ששנת הלימודים הנוכחית תסתיים ב-30 ביולי? את בית הספר של החופש הגדול יפעילו בתחילת אוגוסט. אנחנו מדברים על תהליך שיקום של המשק, לא על חופש גדול. זה לא קיץ רגיל לבתי הספר, לגני הילדים ולמשק כולו. אני רוצה לדעת שאתם כבר עכשיו מדברים על זה, כדי לא שנגיע ליולי כשייגמרו תשעת ימים ונצטרך לדבר על זה. אני רוצה להתייחס לגנים הפרטיים. שמעתי שהאוצר רוצה להתייחס אליהם כאל עסקים כך שהם יקבלו את המענה מהקרן של ה-14 מיליארד שקל. אני בהחלט לא פוסל את הרעיון הזה.

שיביאו נתונים לגבי כמה מאותם גנים פנו לקרן, לגבי מה קורה בגנים הלא פרטיים, איך המדינה מסייעת להם, כדי שאת אותו סיוע שמקבלים הגנים הציבוריים גם הגנים הפרטיים יקבלו במתווה של ה-14 מיליארד שקל, או לחילופין, גם מענקים נוספים כפי שיקבלו גנים ציבוריים.

היא הוצגה גם בוועדת החינוך של הכנסת. בגין התקופה שלפני פסח, יש הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים על פיו המורים יחזירו תשעה ימים במהלך חודש יולי.

נקבע בהחלטת הממשלה שהמורים יעבדו בהיקף של עד 50% - כמובן בהתאם לשלבי הגיל. במקום שהם יעבדו בהיקף מלא עכשיו, הם יעבדו בקיץ. קראתי באופן אישי ליפה בן דוד על-מנת שנסדיר את הסוגיה הזאת, כי ההורים והמשק כולו רוצים לקבל ודאות בנושא הזה. לצערי הרב עדיין לא קיבלנו התייחסות מהסתדרות המורים, הם מעדיפים למצות את ההידברות שלהם מול משרד החינוך. אנחנו ממתינים. אנחנו כמו יתר חברי הוועדה מעוניינים שבתקופה של חודש יולי יתקיימו לימודים רגילים, מאחר והילדים החמיצו הרבה מאוד חומר לימודי, בטח בישובים שאין בהם אמצעים טכנולוגיים. יש הרבה מאוד ישובים, למשל בכפרים הבדואים, שממש החמיצו למידה מרחוק ולמידה פרונטאלית. חשוב לנו מאוד להחזיר את הלמידה הפרונטאלית כמה שיותר מהר, בדגש גם על גני הילדים. כתבנו הנחיות לגבי התלמידים והמורים שנמצאים בקבוצת סיכון. זה נמצא בהערות אחרונות אצל היועץ המשפטי ויופץ מאוד בקרוב. אתם מודעים לזה שאנשים הלכו היום לעבודה?

הדברים לוקחים קצת זמן.

שצריך. הדברים מפורסמים כמה שיותר מהר. כל אחד מטיל על השני. או שהם לא יודעים, או שהם מטילים. בחלק מהדברים אין תשובה בכלל,

ההחלטות בנושא הזה היו צריכות

האינטרס שלנו שהם ייפתחו הוא לא רק בשביל

אלא

עסקים אחרים לא יוכלו לעבוד אם המקומות האלה לא ייפתחו. אף עסק לא יוכל להיפתח כל זמן שאתם אומרים שבגילאים מסוימים אין בכלל, ושבגילאים מסוימים זה חצי שבוע. זה פשוט לא יכול לעבוד ככה. לא יכול להיות

חוץ מזה שכל אחד עושה את הסיבוב שלו בתקשורת - כלום,

שום הנחיות ברורות,

השטח. הדברים שעולים מהשטח הם רעים מאוד גם ברמה של החזר תשלומים,

אני אבקש התייחסות בכתב ממשרד האוצר, מהרפרנט ומהסגן

אני מסיים את הדיון הזה בתחושה קשה מאוד, בתחושה של חוסר ניהול של כל המשבר הזה. ראינו את זה בנושא הסיוע לעסקים הקטנים העצמאיים, ראינו את זה בכל הנושאים שדנו בהם לאורך כל הזמן

אף אחד לא מדבר איתנו. באים אנשי משרד האוצר ומספרים בישיבת

הם משקרים. אף אחד לא שולט בהם, הם עושים מה שהם רוצים. משרד הבריאות מוציא הנחיות לחזרה בלי לדעת מה קורה בגני הילדים, בלי לדעת איך לעבוד עם ילדים,

אתם לא מבינים באיזה כאוס אנחנו נמצאים ולמה אנחנו הולכים להגיע. ל-350,000 ילדים אין לאן לחזור בשבוע הבא. אתם בוועדה צריכים לתפוס את נערי האוצר, לתפוס את משרד הבריאות כדי למצוא השבוע פתרון, כי אין לנו כבר זמן, אנחנו נמצאים על זמן שאול. צודק חנן, מדובר ב-10,000 מסגרות שמכילות כ-350,000 ילדים. יש לנו כ-40,000 אלף בחוץ. המשק לא מבין שככל שיגדל הביקוש ויקטן ההיצע, כך גם המחירים יושתו על ההורים ויעלו. משרד הבריאות טרם הוציא מתווה שמתאים לגילאי לידה עד שלוש, זאת למרות שאנחנו רואים מסגרות שפועלות לעובדים חיוניים. לפתחו של משרד האוצר מונחת תכנית כלכלית לאסטרטגיית חזרה שהגשנו. התכנית אומרת שאם נשופה ב-1,000 שקלים לילד, שזה יוצא פחות מחצי מיליארד, נוכל לעמוד על הרגליים. בנק ישראל הוציא מסמך נגד שאומר שכל שבוע שהמשק סגור עולה שני מיליארד. אם ילד בכיתה א' יודע לעשות חשבון של מספר פחות מספר מה הוא שווה, למה לוקח לאוצר כל כך הרבה זמן להשיב לנו, להזמין אותנו, לקחת את הדברים שביקשנו בחשבון? הגשנו ניירת, ישבנו בשלוש ועדות עבודה ורווחה ובשני דיונים עם האוצר. יש לנו מחר עוד ישיבה שלדעתי תהיה עוד סוג של פטפטת. האוצר בכלל לא מתכוון לתת נתונים, וזה עוד כשיש לו את הכל על השולחן. כבר אין לנו לספק יותר נתונים ומספרים ממה שסיפקנו. המספר היחיד שיש זה מספר החללים. כל יום שעובר אנחנו רואים עוד ועוד מסגרות שנסגרות ופולטות החוצה ילדים שלא יהיה להם מענה. אנחנו גם טיפלנו באנשים אחרי ניסיונות התאבדות. החיים שלהם מונחים פה על הכף. אנחנו מרגישים כמו פצועים קשה, כמו פצועים אנוש בשדה הקרב. אני ממש מודה לך על ההזדמנות להגיד את הדברים. אורלי, אני מבקש שתעבירי את המסר לסגן הרלוונטי בנושא רווחה. אני מבקש שתהיה היום התייחסות בנושא הגנים הפרטיים, כולל כיצד אתם מתכננים להתמודד עם חזרה לפעילות כשכרגע כבר ל-20% מהילדים בגני הילדים הפרטיים אין מסגרת כי הגנים נסגרו. הייתי מבקשת להצטרף למכתב שיצא עכשיו לראש הממשלה עם הנתונים ששמענו, כדי שיבין מה הנזק שהולך להיגרם למאות אלפי ילדים, להוריהם ולמשק כולו. תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.